בוקר טוב.

היום 19 בדצמבר 2018, י"א בטבת תשע"ט, השעה 10:09. ברוכים הבאים.

תיקון הדרוש כדי לתת שירות לאנשים עם בעיות של שיניים ושיתוק